אני פותח את הישיבה.

חבר הכנסת מתן כהנא, יש לך 5 דקות לנמק את ההסתייגויות. אני לא צריך 5 דקות.

3 דקות. אני מודה לך.

כבר התחלנו טוב בחלק הזה. 3 דקות לנימוק הרוויזיה להסתייגויות. אבל רק אם אפשר, תנמק אותן באופן שגם אתה תשתכנע.

אנחנו מילא, אבל אתה - - - אם טייס אצלך בטייסת היה שם את זה, היית זורק אותו לכל הרוחות, תאמין לי.

אני אומר לך עכשיו לא לפרוטוקול. לכל דבר יש עת לא בטוח שזאת הפעלת שיקול דעת נכונה. אני אומר את האמת. לא הזמן הנכון ולא המקום הנכון.

הישיבה ננעלה בשעה 15:10.